חברי הכנסת, היום ז' בחשוון תשע"ט, 16 באוקטובר 2018. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת.

ובשעה 16:30 אנחנו נקיים ישיבה מיוחדת

מקום מיוחד בלב המרחב הכפרי, המושך אליו אלפי סטודנטים מכל רחבי הארץ, מכל הדתות ומכל המגזרים, מקום המקדם ערכים של צמצום פערים בין המרכז

בתוך המדינה, והיו עוד כמה סעיפים שדיברו על מעמדה בחוק-יסוד, באחד מחוקי-היסוד שנמצאים. אני מקווה שמה שסוכם עם ראש הממשלה, נצליח לעשות את זה כבר בחודש הקרוב של מושב

דיבר על ארץ מגניבה.

שמעו על ארץ מגניבה. אז שיתכבד ראש הממשלה לכתת רגליו לשם, לא בסניפי הליכוד, ששם מרעיפים עליו שבח, פאר,

מה יש להם להגיד, אלה שחיים במצוקה

וצריך,

שהוא ייכלל יחד עם אחרים באותה קטגוריה של שחרור מינהלי. עם יתר המחבלים והטרוריסטים, עמוק מתחת לאדמה. תודה רבה. חבר הכנסת מוסי רז, ואחריו, חברת הכנסת עליזה לביא.

עם האזרחיות המשעממות כנראה, מהארץ הזו נעדר כבר 1,500

בכנסת כדי לבוא ולראות מה לא נעשה כמו שאנחנו שליחי הציבור מבקשים. בישראל שלנו נרצחות נשים.

ב-2013 הגעתי לפה, ודבר ראשון שזיהינו זה שאין פה הבנה בין משרדי

הולך ונשכח, הולך ונעלם. לא מזמן בלוויה, בלוויה של קים, השם ייקום דמה, חברתי, שנרצחה בפיגוע

אני מתביישת בשביל כנסת ישראל שראש ממשלה מסוגל להגיד דבר כזה. כן,

יש גם תושבים בדרום.

אנחנו לא לא מעניינים, אנחנו חלק מהעם

לתושבי שכונת גבעת עמל שנאבקים נגד גירושם מבתיהם לטובת טייקונים. אני ראיתי את הסרטון של ראש הממשלה גוזר את סרט הרכבת לירושלים. אגב, זו לא רכבת מתל

רבותיי, עם ישראל חוזר להר הבית. נבואות הנביאים הולכות ומתגשמות לנגד עינינו. תודות, תודות לשר גלעד ארדן, שעשה שינוי מהפכני בירושלים,

תודה רבה. בין תיק אחד למשנהו. לכן אני שואל, סליחה,

חשוב מאוד, ההתנהלות הזו נגד ערבים. האם אלה

תודה רבה. חברת הכנסת יעל גרמן,

חבר הכנסת אלי אלאלוף. גברתי היושבת בראש, אדוני השר, חבריי וחברותיי, לפני פחות משלושה חודשים

אני רוצה לציין עובדה מדהימה, מרשימה, שאני גאה בה כיהודי ציוני שגר ובחר לחיות במדינת ישראל: הניצחון המדהים של נבחרת ישראל בהשתתפות של חמישה שחקנים בני המיעוטים. היינו צריכים לחגוג את הרגע הזה, את העובדה

לא מניפים את דגל

אז אפשר לדבר כמה שאנחנו רוצים על

הציוני, אבל

אתה נכנס ליישובים האלה, אתה מגיע לבתי הספר האלה, זה בסדר לקבל ממדינת ישראל את התקציבים אבל זה לא בסדר להניף את דגל

תודה רבה. בעוד כמה דקות תחל ישיבה מיוחדת לזכרו של שר התיירות וחבר הכנסת רחבעם זאבי גנדי,

הכפר חבר הכנסת אורי אריאל, השרה לנדבר, שרים,

שופט בית המשפט העליון השופט אלכס שטיין, מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ, מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ, ראשי העדות הדתיות

הוא לא זז מדעתו בהסכמי אוסלו, לא בהסכמי השלום עם ירדן, לא באף הזדמנות אחרת שבה פינוי יישובים או ויתור על שטחי ריבונות עמדו על הפרק.

אני מתכבד להזמין את השר יריב לוין לשאת דברים. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, בני משפחת זאבי היקרים, מנכ"ל הכנסת, מזכירת הכנסת,

גנדי לא טעה לחשוב שאפשר להתגבר על התנגדותם של אויבינו לעצם קיומנו כאן באמצעות מחוות, ויתורים ואשליות. הוא הבין היטב ויישם, הן בנאומיו ובעיקר

חוק הלאום מעגן את הנוהג של הסתמכות על לוח השנה העברי, ובמקביל, על הלוח הלועזי. בבית הוריו של גנדי הקפידו להשתמש בתאריך העברי. כשגנדי נשאל לגבי יום

17 שנים אחרי מותו של גנדי, אנו במשרד התיירות ממשיכים ללכת בדרכו, ענף התיירות הולך והופך לענף מרכזי ולמנוע כלכלי בלתי רגיל בחשיבותו, בדיוק כפי שגנדי ראה אותו. יתר על כן, יותר

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חברי הכנסת, שבט גנדי היקר, "אל נקמות ה', אל נקמות הופיע"

רחבעם זאבי, בהתיישבות. אני נוסע מכאן לחברון כדי להשתתף בטקס של אתר ארכיאולוגי בתל

המבנה העתיק ביותר בעולם שעדיין בשימוש כל בוקר וכל ערב בכל יום,

בשנה. ומי שרוצה את העדות יקבל אותה מחברתי אורית סטרוק, מאלה שנמצאים שם כל יום כל השנה. 17 שנים עברו. אני, עבדכם הנאמן, נכנסתי לכנסת ישראל במקום

ואני מבטיחך נאמנה שעוד נעשה. לא נרפה מהדרך של ההתיישבות, או כפי שאתה תִּמְצַתָּ את זה בדרך הכי טובה,

הכי נאמנה: ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל,

גנדי היה חבר של אמת. המדידה לכך היא מאוד פשוטה: מי שחבר אומר את כל הביקורת שיש לו לחברו

ולא "שלנו" תמיד הדאגה למולדת הייתה לפני המפלגה מולדת.

את יעל, שקשה לראות את גנדי בלי יעל,

כנשמה אחת גדולה,

לציין כעת במליאה את יום העלייה. לפני כמעט 70 שנים עמד ראש הממשלה דוד בן-גוריון בפני מליאת הכנסת הראשונה ופרס בפניה את קווי היסוד של ממשלת ישראל שעתה קמה, ואני מצטט:

כי בגלות המצב היה קשה עוד יותר,

נושאים אליה עיניים, מצפים לבנות כאן חיים חדשים. בעולים שמגיעים לישראל היום מתקיימת נבואת ישעיהו: "כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון",

השופט העליון הראשון, ואני מאוד גאה שיש בבית המשפט גם ייצוג הולם של כל קבוצות האוכלוסייה, אני רשמתי נאום חוצב להבות, אבל קשה לי לדבר על עלייה באופן כללי מנאום

לנו לאן לחזור, וגם כאן היו רדיפות של יהודים, שהיו צריכים לבוא לפה באופן לא חוקי. העלייה בעצם יצרה את ההתיישבות במדינת ישראל, וההתיישבות יצרה את גבולות מדינת ישראל,

לא קטנות: אחת זה יוצאי אתיופיה, ואחת זה עולי חבר העמים. וכשבאתי ושאלתי: איך זה יכול להיות שממיליון עולים לא מצאו שופט אחד למנות אותו,

תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, חמש דקות לרשותך. יש הרבה דוברים היום, אז זה בעייתי.

תמיד אני מספרת לאנשים מחוץ-לארץ שכאן, במדינה שלנו, אנחנו נמצא בניין שבקומה הראשונה שלו גרים יהודים ממרוקו, בקומה השנייה, יוצאי

כיום יש אלפי עולים השוהים במרכזי

הם עדיין בסוג של מעטפת לפני המעבר לישראל האמיתית. ואנחנו, החברה הישראלית שנפגוש אותם ופוגשים אותם יום-יום, צריכים לדעת להיות סובלניים יותר, נגישים

תודה, גברתי היושבת-ראש. גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת,

הוא חייל של צה"ל, ויחד עם זאת הוא מייצג את מדינת ישראל בכבוד מאוד מאוד גדול,

קצת יותר אני רוצה לספר לכם על אדם מאוד מבוגר, שביחד, לא מזמן,

ישראל בשחמט ובמועדון השחמט העירוני של ראשון לציון. אלה אנשים שכולנו צריכים להכיר את שמם ולהיות גאים בהם. והרשימה אצלי, אני חייבת להגיד לכם, ארוכה.

כהבעת דעה, לאחר תשובת השרה. אבל אני אוכל לדבר מפה? כן.

הוא אומר שרק משם. אל תקשה, אני יוזם החוק, תן לי גם, אני יוזם החוק.

כמובן, לא בכוח,

ואני מניח שימשיכו לרצות ולבוא. חבל שבמשך השנים קרו תקלות, כמו תמיד, כשעושים קורות תקלות,

במהלך הקליטה של העולים. ואנחנו יודעים גם על התהליך

שואלים אותם לדוגמה מה דעתם על נתניהו, והייתה אפילו אחת שסירבו לתת לה את הכניסה לארץ בגלל שענתה את התשובה הלא-נכונה, בזכות השר ארדן, השר

בטעות קיבלת עשר דקות. זה בגלל שאתה, על טעויות משלמים. אני נחמד,

נחמד. חבר כנסת טרי. בכנסת השמונה עשרה יזמתי את חוק יום העלייה. לצערי הרב, הקואליציה אז הפילה את החוק, ברור למה. אני מאוד מברך ואני מכבד את חברי חבר הכנסת אילטוב, שבכנסת התשע עשרה

בסקרים, אני עולה בסקרים.

תנו לו לסיים את דבריו. כמו שפנינה אמרה כבר, יותר ממיליון עולים נמצאים במדינת ישראל, ואני באמת לא רוצה לדבר על התרומה של העולים למדינת

כלפי העלייה. ברור, זו לא רק הממשלה, גם התקשורת, אנחנו רואים פה, שזה גם היחס של התקשורת הישראלית כלפי הנושא הזה. אבל אין מה לעשות. לתומי חשבתי שבנושא של עלייה אין

27,000 בתור לדיור הציבורי, עולים חדשים. 27,000. ולעומת זה יש תור של ותיקים, 3,000. למה? אני לא מבין, ואף אחד לא מסוגל להסביר לי למה הדבר הזה קיים.

אני לא יודע. אין לי תשובה. אין לי תשובה. מישהו צריך לענות על השאלה הזאת.

אני ממשיך. המקרים של התאבדויות בבתי ספר,

מזעזעים, חבל על הזמן. אף אחד לא מטפל בזה. גברתי היושבת-ראש, אני זוכר את עצמי, כשהגענו לארץ ב-1994,

והתרבות.

היום מצוין בדיון מיוחד במליאת הכנסת, בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות,

אתמול, באירוע מיוחד בממשלה ובבית

לישראל 3,253,855 עולים.

ב-1948 ל-6,571,700 יהודים ב-2018. העולים שהגיעו מאז ראשית הקמתה של המדינה תרמו לכלכלתה, לביסוסה ולהעשרת תרבותה.

צריכים לשפר את היחס לעולים חדשים, צריכים לסייע להם, כל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו, למען הקלת שילובם וקליטתם של העולים בישראל. נא לסיים, בבקשה. העולים הצליחו ומצליחים להשתלב בכל תחומי החיים והעשייה במדינה: בכלכלה, במחקר במדע, בעסקים, במערכת המשפט,

גברתי היושבת בראש,

וטלי, שגם לי יש תחושה לא כל כך נעימה אחרי הסערה שהייתה אתמול בכנסת. כסגני יושב-ראש הכנסת, יכול להיות, בפעם הבאה

עוד נטויה, 26,830 עולים ותושבים חוזרים. רבותיי, מי שלא היה עולה חדש, ובמדינה למעלה מ-3.5 מיליון לא נולדו כאן,

בדיוק מה זה לעזוב בית, לעבור מדינה, להגיע למדינת

אתה צודק. תשמע, תאמין לי שלא פעם אחת בישיבת הממשלה, וגם בין החברים וגם בוועדות,

גם אני הייתי עולה חדשה,

אבל תאמינו לי שיש לנו לא מעט שותפים, ואנחנו היום לא רק משרד קולט עולים, אנחנו משרד לעידוד עלייה,

בסוף אני רוצה להגיד לעולים הפוטנציאליים שעוד לא החליטו להגיע לכאן: אל תמתינו לגל אנטישמיות. אל תמתינו לטרור במדינות ב-diaspora, בגולה, תגיעו לכאן, אנחנו נחבק אתכם. נעשה הכול כדי שאתם תהיו שותפים שלנו במגדל הזה של 70

אז אני אומרת, נסתפק.

סגני יושב-ראש הכנסת ימסרו, ועדת העלייה והקליטה. עוד פעם אתה רוצה ועדת העלייה והקליטה? אני אשמח לוועדת

כשאני ראיתי את אחד מהעולים יורד מהמטוס, יורד בריצה, מנשק את הארץ, אני נזכרתי בהורים שלי, בסבא וסבתא שלי. זה היה מרגש

טוב, או שאחד הילדים מרגיש לא טוב. היא הולכת לרופא, מקבלת מרשם.

ואז לכאורה, בעצם,

המצב הוא שעבור המבוטח, המצב הנוהג לפני שעברו למרשמים אלקטרוניים שכאלה היה טוב יותר, כי אם הוא מוכן לוותר על אותה הנחה שהוא מקבל מקופת החולים, הוא יכול היה לרכוש את התרופה בכל בית

40% מאזרחי מדינת ישראל הם עולים. האחרים, כנראה שנולדו לעולים או שהם נכדים של עולים. אני נין לעולה, אבל גם נכד

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה. דבר על העלייה, אחמד. חמש דקות, בבקשה.

האפליה, הוא עשר ואני חמש.

תודה, גברתי היושבת-ראש.

הגענו לרגע

בהצעה שלי גם תתמוך, ולכן, את היושבת-ראש? גם בהצעה שלי תתמוך? תודה רבה. חבר הכנסת אורן חזן, נא לא להפריע. ולכן, הנגשת מתן השירות, אתה מפריע לו.

הנגשת מתן השירות היא דבר, גם,

היידוע ייעשה באמצעות הצבת שלט בשפות עברית,

אנגלית ורוסית על ידי הרוקח, גם אם הרוקח הוא ערבי, לרוב, אחרי העברת הצעת חוק זו, נעבוד על טיפול בעוול הזה. קופת חולים תהיה רשאית לגבות מבית המרקחת תשלום

, ראס בן עינכ. (אומר בערבית:

לפי רצונם וקבל את התרופה שרשם הרופא במרשם הרפואי.) רק עברית. עברית זו השפה הרשמית במדינת ישראל.

(אומר דברים בשפה הערבית, להלן

כל המבוטחים שלהן היו קהל שבוי שצריכים רק שם לרכוש את התרופות.

שקופות החולים מאפשרות גם ללכת לרופא עצמאי, למה המבוטח צריך לחזור לבית מרקחת רק של קופות החולים? צריך לאפשר בכל מקום

סיעות הבית. היא מקדמת את כולם ולא מקדמת אזרח כזה או כזה. להפך, היא מאפשרת לכל אלה בפריפריה לבוא לרכוש בתוך העיר ולאו דווקא בתוך מקום מסוים, וזו הגדולה של הצעת החוק

מנת שערבים מהסביבה של גוש עציון ישתלו, נא לסיים. עוד עצי זית ועוד כל מיני מטעים, ואחר כך הם יוכלו לטעון בבג"ץ שהאדמה

אומר לה: תקשיבי, עוד רגע תזמיני אמבולנס, רק תני לי משאף, זה לא יהרוג אותי, להפך, זה יציל אותי. שום דבר לא עזר. שום דבר לא

עכשיו יצעקו כל חברי האופוזיציה דמיקולו: גזענות,

ועוד כל מיני פניני חוכמה שיש לכם בלקסיקון, ובזה אני מסיים, תוציא אותם מהנבחרת. לא, אני לא אוציא.

רבותיי חברי הכנסת, אין לי ספק שהצעת החוק הזו,

היא הצעה מצוינת, ועל כך אני רוצה להגיד לך,

היו לי הרבה פניות,

חברות וחברים,

סדר-היום.

בעזרת השם, ביום רביעי,